אני פותח את הישיבה בעקבות פנייה של יו"ר הכנסת, לקביעת סדרי הדיון לכינון הממשלה ה-35 ובחירת יושב-ראש הכנסת, בחירת סגן יושב-ראש הכנסת, שיכהן כיושב-ראש הכנסת בפועל ממועד הפסקת כהונתו של יושב-ראש הכנסת ועד לבחירת יושב-ראש קבוע. הליכוד המליץ על יריב לוין, למי שתהה.

לא, זמני הוא לא יכול להיות.

תגובתך על המינוי של יריב לוין. לא, הוא יהיה הקבוע, לא הסגן. זה מהסגנים הקיימים. הישיבה מחר של המליאה תיפתח בשעה 18:00. ואני הפצתי את סדר-היום המוצע כבר לפני כמה דקות, שכולכם תוכלו לעיין בו. אז אני אקרא את זה. בהתאם לסעיפים 19, 27 ו-28 לתקנון הכנסת, קבעה הוועדה המסדרת את ההוראות הבאות לעניין ישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה-35 ובחירת יושב-ראש הכנסת, לאחר שראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, שהוא גם ראש הממשלה המיועד,

בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, כי הרכיב ממשלת חילופים כאמור בסעיף 13א לחוק היסוד: 1. ישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה־35 ובחירת יושב-ראש הכנסת תתקיים ביום חמישי, כ׳ באייר התש״ף, 14 במאי 2020. הישיבה תחל בשעה 18:00. 2.ראש הממשלה המיועד יפתח את הדיון בהצגת זהות ראש הממשלה וזהות ראש הממשלה החלופי, קווי היסוד של ממשלת החילופים,

חלוקת התפקידים בין השרים, מועד החילופים, וזהות השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה וזהות השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי. 3.תינתן זכות דיבור לראש הממשלה החלופי המיועד, במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות. 4.תינתן זכות דיבור לעומד בראש הסיעה הגדולה שאינה צד להסכם לתמיכה בממשלת החילופים, במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות. 5.הסיעות יציגו מועמדים לכהונת יושב-ראש הכנסת. 6.יתקיים דיון סיעתי בו תינתן לכל סיעה מסגרת זמן של תשע דקות. 7.הצבעה

8.הצבעה על הבעת אמון בממשלת החילופים. 9.הצהרת אמונים של ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי והשרים. כן, בבקשה, אני פותח את זה לדיון. בבקשה, בועז.

אני רוצה להגיד משהו על מה שקרה כאן היום. המליאה נפתחה ויצאה להפסקה ב-11:30. מאז אנחנו מבקשים לדעת שעה שאפשר להתכנס, ולא מגיבים לנו. באיזשהו שלב אמרו לנו, שתהיה מתישהו היום ישיבה. אם רואים שהדברים מתארכים, היו אומרים מראש שנפגשים בערב. העניין הזה שהכול קורה ב"שושו" או בחוסר סדר, זה לא מכבד לא את הוועדה ולא את חברי הוועדה, ואני חושב שזה לא לעניין. גם ביקשתי וניסיתי לקבל תשובות. אומנם מנהלת הוועדה נתנה תשובות עד כמה שיכלה, אבל גם היא לא ידעה, וזה חבל, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה מאז שאני חבר ועדה.

גם כשקבעו ישיבה, בסופו של דבר אנחנו מתכנסים שעה אחרי השעה שהישיבה נקבעה. אני גם לא חושב שזה דברים הרי גורל, וגם אין כאן סיפור כזה גדול, אני חושב שאפשר היה לנהל את זה אחרת. זה באופן כללי. מצטרף להערה שלך. היא מוצדקת. דבר נוסף, שהוא גם הערת צד ואז אני מגיע לדיון, היום התפרסם ששרת תחבורה מיועדת לא רוצה את התפקיד הזה, וכבונוס אומרים לה שאחרי שנה וחצי היא תהיה שרת חוץ, זה חוסר כבוד גם לתפקיד שרת התחבורה, חוסר כבוד גדול לכל נושא תאונות הדרכים. זה נושא שאני עוסק בו המון, ואני מאוד חושש לעיסוק בכלל בעולם התחבורה ובנושא תאונות הדרכים אם ככה זה מתחיל. לגבי סדרי הדיון לישיבת הכנסת בעניין כינון הממשלה ה-35, אני רוצה רק לוודא: סעיף 4 הכוונה היא ליאיר לפיד,

וגם הודיעו לו שמדובר על זמן דיון של 15 דקות. ארבל דיברה עם העוזרת שלו. בדרך כלל ליושב-ראש האופוזיציה, תקנו אותי אם אני טועה, יש את אותו זמן דיבור כמו לראש הממשלה המיועד בישיבה הזו. כאן אין הגדרת זמן דיבור לראש הממשלה המיועד.

כי יש לו הצגת ממשלה. אוקיי. אבל בדרך כלל זה לא אותו זמן?

כתוב רק שהוא ידבר אחריו. לא שאני חושב אני רק רוצה לוודא שאין כאן - - - ביקשתי מארבל שה-15 דקות ייכתבו אחרי שזה תואם עם לשכתו של יאיר לפיד.

אוסאמה, אתה תרצה לדבר על הנושא של רמדאן? כן.

אני אמרתי שלפחות הייתם מודיעים לנו שזה ב-21:30, היינו ממשיכים לאכול קצת, ולא באים בסד זמנים. לא, אנחנו קבענו ב-20:30 אחרי הצום בתיאום אתכם.

זה התארך, אני ניסיתי לקצר את הזמן כמה שיותר. אנחנו כאן מ-20:30, זה בסדר. אני שואל את היושב-ראש ואת היועצת המשפטית, קודם כול, אם באמת הונחו כל ההסכמים על שולחן הכנסת, כי אנחנו קיבלנו עכשיו מסמך של קווי יסוד, אבל לא קיבלנו את כל ההסכמים הקואליציוניים. ותנאי בסיסי להשבעת הממשלה ולקיום דיונים זה כל ההסכמים הקואליציוניים.

אם באמת כל ההסכמים הונחו, ולמה אנחנו לא מקבלים. בלי זה אי אפשר. לכן זה לפני שאנחנו ניכנס. אני יכולה להתייחס בקצרה. חוק הממשלה מחייב פרסום הסכמים הוא לא מחייב הנחה על שולחן הכנסת, הוא מחייב להביא אותה מיד לידיעת חברי הכנסת. וכך עושה מזכירות הכנסת, כל הסכם שהיא מקבלת, מיד היא מפיצה לחברי הכנסת. עוד קובע החוק, שלא יהיה ניתן להצביע על כינון הממשלה בטרם חלפו 24 שעות

אני לא עקבתי איזה הסכמים הגיעו בזמן האחרון, אם יגיע סתם אני אומרת הסכם מחר בבוקר, זה אומר שמחר בערב אי אפשר יהיה להצביע על כינון הממשלה, יהיה צריך לספור 24 שעות. אז למה מקיימים ישיבה וקובעים סדרי דיון? זו שאלה ליושב-ראש. אבי, האם באמת כל ההסכמים נחתמו? ההצבעה תהיה לא פחות מ-24 שעות מהנחת ההסכמים. ההסכמים יונחו בתקופה הקרובה.

רק את ההצבעה. רק את ההצבעה.

ראיתי שקווי יסוד. ההסכם למשל של ש"ס כבר לדעתי הונח. אני יודע שהוא נחתם כבר. הוא הונח אצל דפנה ליאל בטלגרם. יהדות התורה אם לא, אז בדקות הקרובות. זה הסכמים דו-צדדיים בתוך כל גוש? למשל ראינו את ההסכם בין כחול לבן לבין דרך ארץ, אז אין הסכם - - - יש הסכם - - - ההסכם הראשי? אה, בסדר. בקווי היסוד אין שום מילה על שמירה על שלטון החוק וכל מיני דברים כאלה, שאפילו כחלון - - - לגבי קווי היסוד אני חושב שאם אלה קווי היסוד, אז אני לא יודע אם הם עומדים בתנאי יסוד וקווי יסוד של ממשלה. אולי בעקבות סד הזמנים, אבל עם כל הכבוד אני לא רואה - - - אני לא ראיתי את המילה שלום. ההתחלה זה כמו ממשלת חירום וממשלת קורונה, עד סעיף ה'

ואחרי זה יש את ההצהרה הבומבסטית, כי לעם היהודי זכויות בלתי ניתנות לערעור למדינה ריבונית בארץ ישראל. אפילו מילה אחת על שלום, על זכויות אדם, על שלטון חוק אין כלום. אז אני לא יודע אם באמת אלה קווי יסוד מוסכמים של הממשלה הזאת. אם זה ככה מתחיל, כנראה שאנחנו עומדים בפני ממשלה שתהיה מאוד מאוד קשה לנושאים האלה לא שלום ולא זכויות ולא שלטון חוק ולא הגנה על מערכת בתי המשפט. ולא בכדי כנראה. ולעניין סדרי הדיון, יש לי כמה שאלות קודם כול בעניין זה שהסיעות יציגו מועמדים מתי יציגו? מה הפרוצדורה? אבי, אם אנחנו רוצים להציג מועמד ליושב-ראש כנסת, מה הפרוצדורה? כמה זמן לפני? צריך חתימות, לא צריך חתימות? - - - אז כתוב בסדר-יום.

בסעיף 5: הסיעות יציגו מועמדים לכהונת יושב-ראש כנסת. מתי? עד מתי? צריך עכשיו? אפשר גם במליאה, שהיושב-ראש אומר: יש לי כאן סעיף על סדר-היום, יש מועמדים? כן, ובעבר ככה הציג אלקין את חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ובעבר גדעון סער הציג את ראובן ריבלין, שהיום מכהן כנשיא המדינה. זה כשיש מועמד אחד.

אפשרות אחרת גם הייתה שפנו נציגי סיעות במכתבים ליושב-ראש הכנסת ואמרו - - - לא, שנייה, אבל בוא נחליט על פרוצדורה פה. אני אומרת מה היה. והיה גם שקבעו שעה.

בדיוק כמו שאנחנו עשינו. הבחירות הן חשאיות? בהרמת יד? בהצבעה? כשאתה היית ותיק, פנו אליך עם מכתבים. אבל אני הודעתי להם מראש: עד שעה 15:30. בוא נודיע חצי שעה לפני פתיחת המליאה. זה היה ככה בגלל שלא היו יכולים להיות נוכחים במליאה. אני בדקתי איך זה נעשה. בכנסת ה-15 בלבד, רק בכנסת ה-15 הודיעו מראש על שעה שעד אליה אפשר להציע מועמדים. ביתר המקרים פשוט הציעו במליאה.

הפעם זה היה כי אי אפשר היה להיות נוכחים במליאה. בגלל הקורונה. צריכים לקבוע שעד שעה 17:00 או עד שעה 16:00. קבעתי זמן להגיש. לא שאלתי - - - ארבל, זה לא עקרוני מבחינתנו.

אם יותר נוח לחברים פה שזה יהיה עד 17:30, אז עד 17:30. אם זה יותר נוח לכם שזה יהיה בצורה הזאת.

למזכירות.

זה פוטנציאל לבעיות, חצי שעה. אז עד 17:30. והבחירות הן חשאיות. אז סעיף 5 יימחק, ובמקומו יירשם - - - לא, בעצם בסעיף 7: הצבעת בחירת יו"ר הכנסת ההצבעה תהיה בין מועמדים שעליהם הודיעו הסיעות עד השעה 17:30. למזכירות הכנסת.

אז את מוחקת את 5?

אוקיי.

וסעיף 7 יתוקן, כפי שארבל קראה אותו.

בעניין סעיף 6 יתקיים דיון סיעתי, לכל סיעה מסגרת זמן של תשע דקות הסיעה תחלק את זה איך שהיא רוצה? במינימום של שלוש דקות לכל אחד. שלוש דקות לכל אחד. אז שיירשם.

אז אני מחדד: הדיון הסיעתי, הסיעה מחליטה איך לחלק אותו, בתנאי של מינימום של שלוש דקות לכל אחד. זה פשוט כתוב בתקנון: כל סיעה תקבע את שמות חבריה שישתתפו בדיון ואת סדר הופעתם, ובלבד שמסגרת הזמן לכל נואם לא תפחת משלוש דקות. לא, אבל כתוב תשע דקות. כל סיעה. היא יכולה אחד, שניים או שלושה, לפי בחירתה. הישיבה תחל בשעה 18:00 מה עם הצום? אני ביקשתי מירדנה לדבר עם אחמד טיבי. אנחנו עושים את זה ב-18:00, קודם כול שראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ויו"ר האופוזיציה המיועד ידברו שלושתם בין 18:00 ל-19:00. אנחנו לא מפסיקים את המליאה, אבל הסיעה שלכם תדבר אחרי שתחזרו מהצום. כך כתבתי לאחמד טיבי. זה מקובל עליו. תישמר לכם הזכות. ואז אם ייגמר, נחכה עד שעה 22:00 ונחזור בשעה 22:00 להצבעות? אם ייגמר מה? הדיונים?

אם זה ייגמר לפני, אנחנו נעשה הפסקה עד 22:00. כי אני חשבתי שאם נתחיל בשעה 20:30 - - - לא נספיק לסיים.

כמה זמן זה בערך, ירדנה? זה בערך שעה הדיון הראשוני, שאנחנו לוקחים גם את ראש הממשלה הערכה, זה יכול להיות יותר או פחות. והדיונים הסיעתיים, אנחנו מעריכים בערך בשעתיים. ואחר כך יש לך אז זה בערך שלוש שעות לפחות. ולכן אם נתחיל ב-20:30, רק ב-23:30 נתחיל את ההצבעה על היו"ר.

זה פחות מכבד. אלכס, בבקשה. אני הסתכלתי עכשיו על ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לש"ס. אז קודם כול, ראיתי שחוק הגיוס פשוט נמכר לטובת המפלגות החרדיות, וכתוב שם שמי שיקבע איך ייראה חוק הגיוס זה אך ורק המפלגות החרדיות.

לכן גם הליכוד וגם כחול לבן מכרו את כל אלה שמשרתים בצבא ונושאים בנטל.

ודבר שני שראיתי, ראיתי שבחצי השני של הקדנציה, בתפקיד יושב-ראש ועדת הקליטה ימונה נציג ממפלגת ש"ס. וזה אחרי שיושב-ראש המפלגה עמד בכנס בחירות באשדוד ואמר בפיו, שהוא מצטער שיש כאן כל כך הרבה עולים מברית המועצות. אני חושב שזו פשוט יריקה בפנים של הציבור הזה, שאגב מנסה להשתלב ומנסה להיות חלק מהחברה הזאת. ולכן אני חושב שאתם פשוט מכרתם את כל הערכים ואת כל הדברים שהבטחתם לציבור, גם כחול לבן וגם הליכוד. כן, מי עוד? אולי אנחנו בכל זאת נגיד שייתנו עד שעה 17:00 את השמות, לא ברגע האחרון. אז צריך אולי היום לשלוח מייל. תודיעי לכל חברי הכנסת, שכולם יידעו. אז עד השעה 17:00 אפשר יהיה להודיע למזכירות על מועמדים ואחר כך תיערך הצבעה. בדרך כלל יש מועמד אחד או שניים. אוקיי. למען הסר ספק, הדיון הסיעתי הוא גם לכינון הממשלה וגם לבחירת היו"ר. אז בדיון תוכלו להתייחס לשני הדברים במסגרת הזמן שהוקצב לכל סיעה. אז אנחנו מצביעים על סדר-היום לדיון בישיבת הכנסת בעניין כינון הממשלה ה-35 ובחירת יושב-ראש, כפי שהקראתי,

שציינו תיקון אחד לעניין סעיף 7. ובחידוד שנובע גם מהתקנון, של חלוקת משך הזמן של תשע הדקות, לפי שיקול דעת הסיעות. אני יכולה גם להוסיף את זה. אוקיי, אז תוסיפי את זה בצורה מסודרת. מי בעד? 9 בעד. מי נגד? 2. מי נמנע? הצבעה בעד, 9 נגד, 2 אושר.

לא פה אחד. אושר ברוב קולות סליחה, מתנצל, גם אני עייף בשעה הזאת. גם אתמול נשארתי עד מאוחר, מתנצל. זה בסדר, אנחנו רגילים שלא מתייחסים אלינו. לא, באמת, זה מעייפות, זה לא שום דבר אחר.

הנושא השני: בחירת סגן יושב-ראש לכהן כיושב-ראש הכנסת בפועל ממועד הפסקת כהונתו של יושב-ראש הכנסת ועד לבחירת יושב-ראש קבוע. אתה רוצה להציע אותי? את איתן גינזבורג, שהוא סגן קיים, ישמש כממלא מקום בתפר הזה. אז איתן גינזבורג ישמש כסגן בתקופה הקצרה שבין סיום כהונתו של בני